פניות רבות שקיבלנו, קשיי משפחות בקיום אירועי שימחה בשל הגבלות על אולמות האירועים ומספר המשתתפים. אני חייב לציין בתחילת דבריי, מדובר בנושא מאוד כאוב, שמסתבר שאנחנו חיים באיזו מדינת חלם ומתעלמים מהמשפחות היקרות, מתעלמים מהרגשות. דנים אינספור דיונים איך אפשר לפתוח את המסחר, איך אפשר לפתוח את החינוך אם בכלל. הייתה תקופה שבכלל לא דנו. אני לא רוצה להיכנס לנושא החינוך. בעצם מתעלמים במכוון או לא במכוון, זה כל אחד שיפסוק לעצמו, אתם יכולים לתאר לבד את מה שאני חושב. הנושא שקוראים לו חתונות, בר מצווה, אירועים נעלם מאיתנו. לא קיים כזה דבר, לא חושבים לרגע, לא עוצרים לרגע וחושבים איך ניתן לבוא ולתת את האפשרות לקיים את האירועים. אני חייב לומר ולציין שאף אחד לא חושב לרגע שאנחנו נמצאים בעידן ובתקופה רגילה. אנחנו ממש בתקופה לא רגילה, אנחנו מודעים לזה ואנחנו ערים לזה ואנחנו גם מכירים היטב את הציווי ונשמרתם לנפשותיכם. זה חשוב לנו כמו כל דבר אחר, בראש ובראשונה למגזר החרדי, שנושא הבריאות מאוד חשוב לכולנו. אנחנו חונכנו וגדלנו כך בנושא הזה. אנחנו רואים בתקופה האחרונה את השמירה ההדוקה על ההנחיות ואת התוצאות אנחנו רואים בשטח. אתם לא תשמעו את זה בתקשורת, אתם תשמעו בתקשורת רק בתקופה שהיינו ערים אדומות, אז כל יום התעוררנו בבוקר וראינו את הכותרות האדומות שזעקו מהעיתונים. ברגע שאנחנו צנחנו וירדנו, ואנחנו נמצאים ממש באפסיים, לא שומעים, לא רואים. אני אגיד לכם את האמת,

אני לא מבקש את זה מהם. מה שאני כן מצפה מהם זה שיעצרו לרגע ושיבינו, כמו שדנים על מתווה מסחר וכדומה, שיחשבו לרגע שיש אנשים שצריכים להתחתן ומתחתנים, תכף אני ארחיב בעניין, ולא קורה שום דבר בפועל. כמובן, יש דרכים לתת את הדעת ולסלול מסלול איך אפשר לקיים את האירועים. אני מדגיש, בכפוף להנחיות של משרד הבריאות. מה שקורה בפועל בשטח, בואו לא נהיה תמימים, אם אחד חושב לרגע שלא מתחתנים, הוא טועה, ומודעים לזה ויודעים את זה, אבל נוח להם להסתיר את זה ונוח להם לא להסתכל. יש ציבורים בישראל שהנושא של החתונה מבחינתם, הם יכולים לבוא ולדחות את זה. אני לא נכנס, כל אחד עם הדרכים שלו, עם הדברים שלו, עם האג'נדה שלו. יש כאלה שאומרים, אין בעיה שהחתונה תהיה עוד שנה,

יש מגזרים שבשבילם לדחות חתונה זה בל יעבור ולכן מתחתנים. מה קורה בפועל כשמתחתנים? לא כל כך שומרים על הנחיות. אני אומר כאן בצורה מאוד ברורה,

ואני מסתכל עליי לצורך העניין, שנמצא פה בבניין הזה, אחד מחברי הכנסת, שייך לרגולטור על המשרדים, בעקבות ההתנהלות שלכם, ההתנהגות שלכם, אתם גורמים לאנשים, א' לעבור על החוק, זה גזירה שהציבור לא יכול היה לעמוד בה, ו-ב' גם לבריאות. כמה שאנשים רוצים לבוא ולשמור וצועקים ומתחננים, אנחנו לא רוצים להפר את החוק, אנחנו מבקשים מכם דבר אחד, תנו לנו הנחיות. דנו בזה כמה וכמה פעמים, אבל מסתבר, הם לא חושבים שהדבר הזה כל כך חשוב,

התכנסנו היום, ראשית לצעוק את הצעקה של החתנים, של הכלות, של ההורים, של הסבים, של הסבתות, של חברים קרובים ושל כולם, שלא מאפשרים לתת את האפשרות להתחתן. היום בעצם אפשר 20 אנשים. חברים, זו שליפה מהמותן.

שאנחנו נסתכסך בתוך הבית? יש משפחות ברוכות ילדים, שאנחנו אומרים ש-20 אנשים יכולים לקיים את האירוע, צריכים לוותר על הסבא, צריכים לוותר על הסבתא,

שני הצדדים ביחד מגיעים להרבה יותר מ-20 אנשים. אתם עושים צחוק ממי? מעצמכם? אני רוצה לראות את אלה שמקבלים את ההחלטות האלה, את אלה שאמרו את זה, אם זה היה מדובר בילדים שלהם מה הם היו עושים. האם הם לא היו חושבים אחרת? אין פה חשיבה,

אין פה רגש, אין פה שום דבר. אני חושב שאני כן יודע את הסיבה, כנראה זה לא משהו כלכלי. צריכים להניע את המסחר, אי אפשר להשבית את המשק, אנשים צריכים לצאת לעבודה, יש מעל מיליון מובטלים, בואו נחזור חזרה לשגרה ונפחית.

מה שלא מדבר לכיס, מה שמדבר לנפש של האדם לא מעניין אותם. אסור לנו לשכוח שבתקופה הנוכחית, והדברים ידועים לכול, אלפי אנשים זקוקים לטיפולים פסיכולוגים ופסיכיאטריים מהמצב שאנחנו נמצאים. בואו תנסו היום לקבל תור אצל פסיכולוג ותראו מתי אתם מקבלים. אז הם רוצים להעמיק את זה יותר? חשבתם רגע מה עובר על חתן וכלה ששבוע לפני היום הגדול הזה שאליו הם מחכים ומתכוננים והם לא יכולים להגיע למצב הזה, באיזה מפח נפש הם נמצאים? חברים, אנחנו צריכים לצאת מפה

מסר מאוד ברור, לא עוד. אנחנו לא נשתוק, יחד עם משרד הבריאות, יחד עם הגורמים הרלוונטיים שימצאו מתווה,

אני רוצה לפנות ברשותכם לאורחים החשובים שנמצאים כאן איתנו. אין מוקדם ומאוחר בתורה,

הרב גפנר בבקשה. טוב,

אצלנו בציבור חתונה זה אירוע חיוני וערך עליון ביהדות. חתונה לא ניתן לדיחוי,

בפרט שאנחנו כמעט ולא נפגשים לפני החתונה,

אני מזכיר

החתונה זה משהו שהוא חיוני כמו שקונים לחם וחלב בסופר אנחנו גם חייבים להתחתן. כרגע מה שקורה במשרד הבריאות מעל תשעה חודשים שבעצם מטמינים את הראש בחול, זו הדוגמה הכי נכונה.

הם יודעים שיש חתונות, הם חושבים שסגרנו את האולמות אז הם פתרו את הבעיה ואין חתונות. כרגע מה שקורה, היום יש 100% סיכון בכל חתונה שמתקיימת בצורה פיראטית, יש שם 100% סיכון למחלה, להתפשטות חלילה. אנחנו בעצם מציעים אופציה של 100% סיכוי שלא תהיה שום הדבקה, ועל זה הקמנו תו לבן. בעצם מה אנחנו באים ואומרים? - - - כשאתה אומר הקמנו, מי זה אתם? זה איגוד אולמות המהדרין. אנחנו בעצם בנינו איזשהו תו לבן, שבעצם סוגר וחוסם את כל הטענות וכל הפרצות שיכולות להיות. לקחנו את זה בהשראה שאותו משרד הבריאות בנה, לקחנו את האיים הירוקים של בתי המלון, לקחנו את הטיסות שאנשים טסים במטוס 12 שעות בצפיפות, אוכלים יחד וטסים. מה משרד הבריאות עשה בשני הדברים האלה שהם לא דברים חיוניים. מה שאנחנו באים ואומרים זה בואו ניקח את אולמות האירועים. למה ניקח אותם? כי הם מיועדים לכך, יש להם תנאי רישוי, עסקים ורגולציה מהמחמירים ביותר במדינת ישראל, זה מנוהל על ידי בעלי ניסיון באירועים, יש לנו שטחים נרחבים מאוד בכל אולם, לא כמו כל וילה שמצטופפים שם אנשים. יש לנו אבטחה בכניסה, יש לנו מדידת חום, יש תנאים סניטריים. אנשים מגיעים לאירוע והם צריכים תנאים סניטריים שמתאימים. יש לנו מטבח עם רישיון. כל השנה מדברים איתנו על היסטריה, על חיידקים, העניין הוא שעכשיו פתאום הכול לא קיים. אם באמת לא קיימות הבעיות של ההיסטריה אז שזה גם לא יהיה בהמשך. כרגע כנראה שזה לא משהו שהוא בעייתי. יש לנו שמירה בכניסה ואנחנו בעצם באים ואומרים, בואו נעשה 100% הגנה. ניתן לכל מי שרוצה להיכנס לחתונות לעבור בדיקת קורונה, כמו לפני טיסה. היום זה זמין לכל אחד, קופת חולים נותנת את זה, יש לזה זמינות, אין לזה עלות. כל מי שמתחתן או רוצה להתחתן עובר בדיקת קורונה, מה שטוב בטיסה טוב גם פה. כל מי שרוצה להשתתף בחתונה אתה אומר?

מי שרוצה להשתתף נרשם מראש, בודקים את הקורונה, רואים שהכול תקין, או שיש לו בדיקה סרולוגית ואנחנו יודעים שבעצם היה לו והוא גם כן מחוסן, זה בעצם כמו חיסון. אנחנו רואים שבתי חולים מכניסים מתנדבים לתוך המחלקות קורונה,

כי הם עברו בדיקה סרולוגית. אנחנו מציעים בעצם שהאנשים האלה שעברו את הבדיקות ויצאו שלילי או שיש להם בדיקה סרולוגית, שהם יהיו מורכבים עד 35% מתפוסת הרישיון עסק, אנחנו לא אומרים עכשיו בואו נפוצץ את האולמות. יש הגבלה של קיבולת. גם שם אנחנו רוצים לדאוג שלפחות המשפחה הגרעינית, שממילא גרים יחד והחברים הצעירים שיגיעו.

אנחנו חושבים שהמבוגרים, הסבא והסבתא, צריכים איזושהי הגנה נוספת. אז יש המלצה שהם יהיו רק בחופה בחוץ. אם מישהו רוצה בכל זאת שהסבא או הסבתא כן יהיו בחתונה, עושים לו קפסולה ייעודית, ואז הוא יישב שם באופן אישי בתוך הקפסולה שלו. ריקודים ייאסרו. אדם יודע או שהוא יתחתן ברחובות בקור ובגשם או שהוא ייכנס לאולם. לא תהיה רחבת ריקודים, שזה אחד הדברים הרגישים, ירקדו סביב השולחנות וזה בסדר.

כשהם עושים את השיקולים שלהם הם יבינו מה שווה להם. אני רוצה רק להזכיר לחברי הוועדה המכובדים ולכבוד היושב ראש, שימו לב אנחנו מתקרבים כבר לתשעה חודשים עם קורונה. כל תקופת הקורונה אולמות האירועים היו פותחים שלושה שבועות בלבד. שלושה שבועות בלבד היינו פתוחים, ומשרד הבריאות טועה ומטעה, עד כדי כך שראש הממשלה עומד ונואם כבר כמה פעמים שפתיחת אולמות האירועים הייתה בעצם טעות. על מה בניתם את הטעות? הרי התחלואה עולה ויורדת אין סוף. אנחנו רואים שבעצם מה שקורה זה שהאולמות סגורים בכל התקופה, אז איך הגעתם להחלטה שאולמות האירועים מדבקים? גם כשהיינו פתוחים לשלושה שבועות היינו בלי מתווה מסודר. מה היה המתווה? מקסימום 250 איש, זה כל מה שהיה. אם אנחנו לוקחים את המתווה שבנינו, אנחנו רואים שם פתרון מושלם. הבעיה שלנו היא שאנחנו בעצם לא מצליחים להגיע לדו שיח נורמלי עם משרד הבריאות. התפיסה שם זה ראש אנלוגי, כן לא, פתוח סגור, מותר לא מותר. חברה, תפעילו את המחשבה, זה שאמרתם 20 איש, ואם זה 21 איש אז מה?

ואם זה 19 איש זה לא מסוכן? ממה מורכבים ה-19 וה-20 שהוא לא הגיוני? איזה אח יכול לוותר על האחים והאחיות שלו שיהיו בחתונה ואיזה כלה יכולה לוותר? זה נקרא מתווה שהוא לא הגיוני בכלל, ובגלל שהוא לא הגיוני יש שבירת כלים. מהי שבירת הכלים? תעזבו אותנו, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. עכשיו, יודעים את זה שעושים מה שרוצים. במקום לקחת את האירוע שיש בו אולי סיכונים ולפתור אותו ולהשתלט עליו, זרקו אותו לרחובות כאילו שזה הפתרון. אני רוצה להזכיר שכל התפיסה הזאת שהאולמות מדבקים, אנחנו ראינו הרבה טעויות בתפיסה של משרד הבריאות. אמרו לנו עד סוף אפריל יהיה מיליון נדבקים ועשר אלף מתים. אמרנו לנו שחייבים להגיש עם שתי כפפות והמשטחים מדבקים. אמרו חודש תשרי יהיה זינוק חבל על הזמן, אמרו יפתחו תלמודי תורה וזה בעצם מביא את הגל השלישי. אמרו לנו הרבה מאוד דברים שתוך שבוע הערים האדומות ברגע שהפכו לירוק יחזרו להיות אדומות. בעצם הכול עורבא פרח, אנחנו בעצם רואים שאין פה תפיסה מעמיקה וככל שמרד הבריאות לא יכנס גם להיבט העסקי וייתן מתווה אמיתי שהוא תפור לפי המידות של הצרכים, לא נגיע לפתרון. לכן אנחנו טוענים שאם אתם רוצים להגיע להורדה של התחלואה אתם צריכים בעצם ללכת על הנושא של האיים הירוקים ולאפשר לאנשים להיכנס להתחתן כמו שצריך. יש מספיק דוגמאות שאפשר להביא, אני לא רוצה לעכב פה את כל הציבור, יש טענה אחת, אנחנו בעצם מנסים לפתור את כל הטענות של משרד הבריאות, אחת מהן זה הנושא של ההפרות. אם יפתחו את האולמות אז אף אחד לא יישמע לנו. על סמך מה אתם אומרים את זה? כי היה איזה אולם אחד או שניים שלא שמעו אז אתם עושים ענישה קולקטיבית? ממתי אתם עושים ענישה קולקטיבית? וזה שאתם טוענים שלא תהיה שמירה, אז פיראטי זה הפתרון? שם כן יש שמירה? כרגע המצב הוא שכולם מפסידים. התחלואה בסיכון גבוה.

אוסיף נקודה חשובה, שגם בנושא הטענה שאנחנו לא שומרים ולא ישמרו אצלנו, למרות שבפיראטי אני לא רואה את הפתרון שלהם, האולמות הציעו הצעה מאוד פשוטה, להעמיד או שוטר או פקח בשכר, בעל סמכות לתת דוחות למי שמפר את ההפרות, ואז ברגע שתהיה כניסה רק לסרולוגים ורק לבדיקות קורונה, עם מוגבלות של כמות האנשים, עם שוטר או פקח שנמצא בפנים ורואה שלא תהיה חריגה, ומי שחורג מקבל את הדוח, ככה בעצם יש שליטה. כרגע כולם מפסידים. התחלואה היא בסיכון, הזוגות בצער, ההורים מפוחדים, המדינה לא מקבלת מיסים, מאות אלפי עובדים בחל"ת, הפיראטיות עכשיו חוגגת במקומות שאין לזה שום היגיון, יש איזה שהיא אפליה בין העסקים. אני רוצה לסיים בצעקת הזוגות ביום המאושר בחייהם, שיום לפני הם לא יודעים איפה החתונה תתקיים, איזה מזג אוויר, האם המשטרה תגיע תבטל להם את החתונה באמצע. אפשר לתת מתווה של 100% של התפשטות המחלה, לעשות איים ירוקים כמו בבתי המלון, ואת נחלי הדמעות של הכלות והחתנים שנזרקו לרחובות להתחתן בלי תנאים ולחינם, לכן צריך לעשות כל מה שאפשר להפסיק את זה ויפה שעה אחת קודם. תודה. אני רוצה דווקא להתמקד בהמשך למה שאמרת. אני רוצה להחמיר, לא להקל,

אני אסביר. סרולוגי מבחינת משרד הבריאות, עדיין אין מתווה ברור, החלטה ברורה על סמך הסרולוגי. לא נכנס לפינה הזו, לא צריך סרולוגי. אני אומר דבר מאוד פשוט, מה שטוב בקניונים, מה שטוב בים המלח, מה שטוב במקומות אחרים יהיה טוב גם לנו. אני אפילו לא רוצה להיכנס מה החשיבה אם 20 אנשים, 19 אנשים, 21 אנשים. אנחנו לא שם. אנחנו נמצאים עוד לפני, אדון גפנר. אנחנו לא רואים פה את הרצינות, לא רואים פה שהם לקחו את הדבר הזה לידיים וחשבו איך אנחנו יכולים לאפשר. בוא נומר ככה, אם הדיון הזה היה מתקיים בגל הראשון, אנחנו היינו אומרים באמת לא יודע, אנחנו נמצאים באיזשהו אירוע, אנחנו לא מבינים את האירוע, קשה לנו לבוא ולעמוד את ההשלכות של האירוע. הם בעצם מנחים אותנו כל הזמן, לאו דווקא משרד הבריאות, כל משרדי הממשלה, להיכנס לתוך שיגרה. אם אנחנו צריכים להיכנס לתוך שיגרה ורואים את זה בחינוך ורואים את זה בכל התחומים האחרים, החתונות הן חלק מהשגרה. כדי להיכנס לשגרה צריכים לדון בזה ולמצוא מתווה. אני רוצה להפנות אליך, אתה הצגת פה כביכול רעיון נהדר ורעיון שמתקבל על הדעת, שמי שרוצה להגיע לחתונה, חתונה לא נעשית מרגע לרגע, ויודעים מראש, ויודעים גם את מי מזמינים מראש ואנחנו יודעים שאנחנו לא הולכים פה לחתונה של אלפי אנשים ולא של מאות אנשים. מזמינים רק את הסביבה הקרובה, המשפחה הקרובה, בקושי חברים. לא מזמינים את כל המחזור שלמד איתם מהיסודי ובתיכון או באוניברסיטה,

מוגדר מאוד מי הציבור המוזמן. אני רוצה לשאול אותך, במקרה שהצגת כאן, האם פנית למישהו ממשרד הבריאות? האם יצרת קשר עם מישהו?

מה ענו לך? או אם בכלל ענו לך.

בוודאי פנינו. כתבנו את המתווה, שלחנו את זה לכל מי שרק אפשר, תגובה אין. יש כרגע שיקול להגיש עוד פעם בג"צ, אנחנו יודעים שבג"צ לא כל כך מתערב, אבל אנחנו עדיין לא מתייאשים, מנסים את כל הכלים. אבל לצערנו הרב כמו שהגדרתי מקודם,

צר לי לשמוע. אני רוצה להוסיף, שכל מה שבנינו במתווה, זה על מתווה שהם בנו. לטיסות, לבתי המלון הם בנו. זה מבוסס. ברור מאוד, כל מילה מיותרת. אדון זלמן, בבקשה. אני הגשתי לפני שבוע בג"צ על נושא מאוד ספציפי מטעם בעלי האולמות. יש בתקנות איזושהי תחושה, כאילו במקום להבין שמה שמדבק זה האירועים, חושבים שמה שמדבק זה האולמות שבהם האירועים מתקיימים. בסוף יש אירועים וחתונות וכולי, זה שההדבקה קרתה באולמות האירועים בעבר, זה בגלל ששם היו האירועים. כשעושים אותם במקומות פרטיים זה לא משנה את ההדבקה. אירועים לא מבוקרים. אירועים לא מבוקרים. בזמן הקיץ למשל מדברים שהייתה טעות שפתחו את אולמות האירועים. צריך להגיד את האמת, משרד הבריאות טעה ופתח את כל האירועים בלי שום מתווה, לא הייתה שום הגבלה, ההגבלה היחידה הייתה עד 250 אנשים באירוע אני חושב. זה כשל. זאת אבל לא סיבה להעניש ולא לפתוח את זה במתווה סביר והגיוני. היום התקנות אוסרות על אולמות אירועים לפתוח אירוע גם בהתאם לתקנות. זאת אומרת, אירוע של 20 אנשים, אסור לפתוח אותו באולם אירועים. אפשר לקיימו במקום פרטי אבל לא באולם אירועים. עכשיו אין שום סיבה, הנגיף לא יודע לקרוא האם זה בית עסק או לא בית עסק. ייתכן שהנגיף כן יודע לאבחן בין אולם למקום פרטי. יש לו את החוש, החיישנים האלה.

אני הצגתי במספר שימועים בחודש האחרון במשטרה. השאלה הנשאלת היא כל הזמן, האם אתם לוקחים כסף על זה שמקיימים את האירוע. זה פחות או יותר החקירה מההתחלה ועד הסוף. רוצים לאבחן שהווילה שבה עושים את האירוע הפרטי הוא בית עסק ולכן אסור לפתוח שם.

יש איזו רדיפה אובססיבית נגד מי שמנסה להרוויח כסף במדינה, זאת התחושה. עכשיו אני אגע בעוד נקודה, אני אקח את המספר של 20 אנשים. אם אנחנו לוקחים אולם שיכול לאכלס בימים כבשגרה עד 400 איש, אין שום סיבה שלא יאפשרו קפסולות של 20 אנשים. עכשיו, בפרט בציבור שלנו, שאנחנו יודעים שעזרת נשים זו עזרת נשים ועזרת גברים זו עזרת גברים, זאת אומרת, אפילו לא יכול להיות ערבוב בין הגברים לנשים.

התקנות כל כך מחמירות ואומרות, אם יש לך מקום שיש בו גם חלק בפנים וגם חלק בחוץ. זה אני יכול להבין, יש קושי לבוא ולעשות תקנות ייעודיות לאוכלוסייה מסוימת. זה לא לאוכלוסייה מסוימת. אפשר להגדיר בצורה מאוד ברורה קפסולות.

זה לא הסיבה. אתה מחזק שאם הם חוששים מהדבר הזה, במגזר מסוים זה לא קורה. מאז שהגשתי את הבג"ץ פגשתי מספר פעמים הורים שאמורים להתחתן היום בבוקר. פגשתי אבא לילדה שעומדת להתחתן שבוע הבא, הוא אפילו לא יודע איפה החתונה תתקיים. זאת אומרת, אפילו במקום הפיראטי. שידחה את זה, מה הבעיה. שידחה את זה. למתי?

מישהו יודע מתי הקורונה הודיע על תאריך פרידה מאיתנו? צריך להגדיר גם שזה לא איזשהו רק נושא קבלי שאי אפשר לדחות את החתונה. מה שאנחנו מבקשים דה פאקטו במגזר שלנו כשאנחנו אומרים תדחה את החתונה, אנחנו מבקשים מאנשים בעצם לא להקים בתים בישראל, זו הבקשה. צריך לקרוא לילד בשמו. לא מדובר על תידחה את החגיגה או אל תידחה את החגיגה. כשאנשים לא מתחתנים זאת אומרת שאנחנו לא מקימים בתים ולא דואגים לעתיד של העם היהודי. מה בעצם משרד הבריאות מבקש זה שנה שלמה תעצרו את העתיד שלנו במדינה הזאת. אל תכעס עלי, אני לא הייתי לוקח את זה למקום הזה. אני לא אמרתי שזה המניע. זו התוצאה. זה אני מסכים אתך, שזו התוצאה, אבל בהחלט זה לא המניע.

לא אמרתי שזה המניע. המניע חלילה. אם הייתי חושב שזה המניע לא הייתי פה, הייתי אומר שלא יעזרו כל הדיבורים שלנו. לכן הצעקה גם של ההורים וגם של העלי האולמות היא פשוט מאוד להסדיר את הנושא הזה. חוקקו בכנסת בשנים האחרונות את חוק צמצום השימוש במזומן, ועכשיו זה נראה שעושים פעולות הפוכות. כל המשק עובר לפעולות שחורות כאלה ואחרות מתחת לרדאר, כל אחד מפחד להצהיר שהוא פותח את האולם, לא פותח את האולם. אנחנו פשוט מרגילים פה, כשהמשטרה אומרת כל הזמן, זה לא עבירות קורונה, אבל אנשים בסוף יקבלו כתבי אישום פלפליים, אנחנו מרגילים דור לעבור על החוק, זה מה שאנחנו עושים דה פאקטו. אנחנו מרגילים דור שלם להיות דור של עבריינים, וזה יתחיל בקורונה וזה יגמר בדברים אחרים. אף אחד לא יודע איפה זה יגמר,

תודה עו"ד זלמן. אדון מאיר חזוני בבקשה, בוא נתמקד, נשתדל לא לחזור על דברים שנאמרו. מה יש לך להוסיף? מה יש לך לחדש?

אני חיתנתי שני בנים בקורונה. קודם כל מזל טוב.

אחד הצלחתי לתפוס את ראש חודש תמוז, שאז בדיוק פתחו את האולמות, אז איכשהו הייתה חתונה סבירה.

חתונה שנייה ברוך השם הייתה בי"ח חשוון, שזה לפני שלושה וחצי שבועות. עכשיו עברתי את מסלול האיסורים להערכתי של בערך 10,000 משפחות, לפי המספרים שאני רואה בתקשורת. ככה אני רואה עד עכשיו מהמגזרים שלנו. אני הייתי צריך לחפש מקום, שהרי אסור להתחתן בשום מקום, ועכשיו חתונה צריך לעשות. אין דבר כזה ואין מוסד כזה לא לעשות חתונה.

מתחילים לחפש ווילות, מושבים בדרום, בצפון, פה הייתה משטרה, פה סגרו, פה הלשינו,

כל אחד שעושה היום חתונה, כל אחד עושה, כולנו חיים, לכולנו יש גם אחים שגם, אחותי חיתנה בדרום. גם אצל אחותי אותו סיפור היה. מתקשרים ארבעה ימים לפני החתונה ואומרים כל אח יכול לבוא לבד בלי בת זוגתו, זאת אומרת הדודים של החתן. אחרי יום מתקשרים, אפשר להביא את הבת זוג, ואז לשניים מהאחים יתקשרו, אפשר להביא עוד איזה שני ילדים,

אתה לא יודע את זה יום לפני חתונה, זה עשינו בדרום. בחתונה שלי כבר הלכתי לאזור שמשופשפים בלעשות חתונות, זה הפך להיות הרבה מומחים. חווית את זה על בשרך. אז חיפשנו ומצאו, שמועה הגיעה לאוזננו על איזה מקום, שכמובן לא אגיד את מקומו, מקום באזור אחד הישובים מסביב לקריית ספר. לקחנו קייטרינג בקריית ספר שהכיר את המקום והוציא לנו את האירוע. אתה מגיע למקום, אתה רוצה לתכנן את המקום ואתה לא יודע מה יהיה המזג אוויר. אין פה איזה מישהו שאומר, הרי מבחינת החוק אסור לעשות ואתה עכשיו עבריין, בכל מקרה, זה לא עבריין כמו 95% מהציבור שנוסע בכביש שש ב-140 או 150, זה עבריין פלילי בצורה חמורה. אתה עבריין אמיתי, אתה עושה חתונה. אנחנו, אין לנו מישהו שיגיד לנו מה כן לעשות. קודם כל, אסור לעשות כלום. אין מה כן, זה לא. הכול אסור, עכשיו מתחתנים, מה עושים? אז אנחנו הלכנו לראות את המקום, המקום לא נראה ראוי, צפוף. אתה מנסה לשים בחוץ כמה מקומות, כמה עשרות מקומות בחוץ לפני שאתה בכלל מתחיל לדון כמה אנשים יהיו בחתונה. בדיעבד מתברר שיורד גשם בכלל, אז אתה מכניס את כולם פנימה, אז בגשם אי אפשר לעשות בחוץ. עכשיו, את מי להזמין ואת מי לא להזמין. זה לא משפחות קטנות, נראה לי שמי שמחליט על זה במשרד הבריאות זה משפחות קטנות מאוד. בשבת שעברה היו לי בסעודת שבת רק המשפחה שלי והיינו 26. זה לא משפחה של חתונה, זה רק הצאצאים הישירים שלי, ואני עוד צעיר, אני לפחות מרגיש צעיר, היינו 26 רק אני,

הנכדים שלי וגיס אחד וגיסה אחת, סעודת שבת. אני לא מדבר על האחים שלי,

הדודים או הדודות של החתן, אני לא מדבר על הסבתא וסבא של החתן והכלה, שהם לא הגיעו לחתונה שלנו. היינו עם הרכב מאוד מאוד חסר של שתי משפחות ברוכות ילדים ברוך השם, היינו 137, וזה עם הרכב חסר. סבא וסבתא מהצד שלי לא היו בכלל, משני הצדדים שלי ושל אשתי לא הגיעו. מה ההצעה שלך, מאיר? אין ספק שמה שנשמע פה זה גם ברור לכולם. ברור לכולם שהמקום היחידי שמתאים לעשות חתונה זה אולם גדול של 1,000 מטר. זה ברור, אין בכלל ספק, אבל זה נראה כאילו מפחדים להחליט. מעדיפים לא להחליט כלום ושאנחנו הציבור נתמודד. אוקיי, תודה. אני מאחל לך הרבה מזל טוב והרבה נחת מהזוגות. אני אשתדל להיות קצר, אמרו פה פחות או יותר. תציין את שמך בבקשה לפרוטוקול. שמואל קיסטר, בעלים של שני אולמות בבני ברק. אני אשתדל להיות קצר. אתה מייצג את האולמות? אתה מייצג את החתנים והכלות או גם וגם? אני רוצה לדבר כרגע על האולמות, כמובן שזה לחתנים והכלות, אבל אני בעל דבר אז בכל מקרה אדבר על אולמות. מה שקורה זה כזה דבר, האירועים הפיראטיים מתקיימים, אני לא רוצה לומר לכם איזה אבסורד זה. יש אנשים שזה נהיה היום המקצוע שלהם.

מפיק אירועים פיראטיים. כל אחד בציבור החרדי היום שמארס בן ובת מקבל טלפונים של אנשים שעושים אירועים פיראטיים. אני משלם שנים רישוי עסקים, כיבוי אש, משטרה, מאות אלפי שקלים. קיבלתי עכשיו קנס על נגישות, אני צריך להתקין מעליות, אני צריך לעשות שירותי נכים, שיש לי רק זה לא מתאים. לא עומד בתקן. ופה התפתחה לה תעשייה שלמה של אירועים פיראטיים, שלדעתי היא לא תיעלם מהעולם אחרי זה, ואני רוצה לומר לכם משהו יותר חמור, יש לי חבר בעל אולם שיש לו אולם ויש לו גם גג על איזשהו קניון, גג שהוא קנה לצורכי נדל"ן. האולם סגור כי אם הוא מעז לפתוח את זה למחרת הוא בשימוע, שלילת רישוי עסקים ותיק פלילי, על גג הוא עושה ערב ערב אירוע, גג שאין עליו מעלית, שהוא לא מיועד לזה, ששמו שם איזשהן גדרות, שהשם ישמור מי בדק אותן. הוא לוקח על המקום הזה 15,000 שקל לערב. אני מבין אותו, אם היה לי גג גם הייתי עושה את זה,

הביאו אותנו למקום בלתי אפשרי, ושלא יספרו סיפורים.

הפיצויים כהגדרתם זה הוצאות קבועות, מה עם כל ההשקעות שהשקענו? עם כל הדבר הזה. אני לא רוצה להיכנס לנושא של הפיצויים. מה המדיניות פה? למה שלא יתנו לנו, הציג פה מר' גפנר, תכנית סדורה. אנחנו מוכנים לממן שוטר שיעמוד בכל אירוע ויפקח שהדבר נעשה. אנחנו מוכנים ואנחנו דורשים, בשביל שלא יהיה כמו פעם קודמת שהמדינה ברשלנות פתחה את האולמות ואחרי זה אמרה שהאולמות אשמים. אנחנו דורשים מתווה מגביל ושהאירועים יתנהלו בסדר מסוים. פותחים את האירועים 250 איש, ואם יש 300 מה אני אעשה? אני אתחיל לריב עם בעל האירוע? אני יכולתי לעשות משהו? לא יכול לעשות שום דבר. תיתנו לי את האפשרות, אני רוצה לשלם לשוטר שיישב אצלי, פקח עירוני, בכל רשות מקומית, שיקימו מתחמים מאושרים לחתונות קורונה, שחלק מזה זה שיש להם רישוי עסקים, וכמו שיודעים ברישוי העסקים להוסיף לנו כל שנה תקנות, פתאום צריך מנדף וצריך זה, שיוסיפו תקנות קורונה. יבוא אחראי קורונה ברישוי עסקים של עיריית לוד,

מה שזה לא יהיה ויגיד אוקיי, המתחם הזה כמו שאני רואה אותו, פה עשר ומחיצה, פה עשרים, יש לך מקום בחוץ, כאן תשים את המבוגרים. תנו לנו להפעיל את האולמות עם הנחיות. עם הנחיות ולא לפגוע בנו. אנחנו פשוט נאנקים והורסים אותנו, אני לא בטוח שאנחנו הולכים לחזור. הרי כשיגמר הקורונה, משטרת ישראל לא תסתובב לחפש את האירועים הפיראטיים, זה כבר לא יעניין אף אחד, זה יהיה עוד איזשהו משהו שקיים או לא קיים. אתה חושש שהציבור התרגל למשהו אחר.

הציבור יודע. כמה פה תעשייה, יש טלפונים, יש סטטוסים בטלפונים כל יום, חתונה על המרפסת, חתונה על הגג של מגדל, כולם יודעים, כולל עיצוב, לא כולל עיצוב, יש לזה מספרים ויש לזה מחירים, ומי שמיליונר בכלל טס לדובאי, עשרות חתונות של חרדים בדובאי, תנו להם לנסוע שמה להידבק לחזור לפה ולהדביק את כולם. עשרות חתונות של חרדים בדובאי חבר'ה, אני לא מדבר על זה לעשירים יש פתרונות, אני עכשיו לא סוציאליסט. מה אתם עושים? שולחים את האנשים להתחתן שישאירו את הכסף בדובאי? שישאירו את הכסף פה תחת מתווה נורמאלי. יש תמונות, חתונות של חרדים בדובאי. זה מה שיש לי לומר.

אני רק אוסיף שתי מילים עליו.

מי פילל ומי חשב אי פעם שאנשים ירוצו להתחתן בכפרים פלסטינים. זה היה בעבר, כן. ומי חשב ומי פילל שיסעו להתחתן ביוון, גם בדובאי, שזו בכלל ההפתעה החדשה. דבר שני, עכשיו יש סיפור, התחלואה עולה, 1,000 איש, צריך לצמצם. להיפך, אתם גורמים לתחלואה משרד הבריאות. אתם לא נותנים מתווה לחתונות, זרקתם את החתנים והכלות לרחובות, זו ההדבקה. אם הייתם משתלטים על אירועים מסוכנים ושולטים עליהם במסגרת המוקמות שקיימים לא הייתם גורמים, אולי התחלואה הייתה בכלל יורדת. בהחלט. אני רוצה לפנות בבקשה לד"ר רועי סינגר

צהריים טובים. השתתפת איתנו מתחילת הדיון?

אני מניח ששמעת את הכאב, ואת הזעקה וגם אנחנו דואגים לשלום הבריאות, מה יש לך לומר. אז אני אפתח ואני אומר, א', אני אכן שומע את הכאב. אני חושב שגם כאן במשרד הבריאות אנחנו שומעים את הכאב ומודעים לכאב. אנסה לומר קודם כל שהכאב הוא נרחב, פה דיברנו והשתתפו בדיון הזה ממי שאני ראיתי, מגזר חרדי בנושא החתונות, אבל הכאב סביב האירוע הזה הוא נרחב. זה אנשים שמובטלים,

שיעורי אבטלה מאוד גבוהים. אני, ברשותך, אהיה מאוד ממוקד. כרגע אני לא רוצה לדבר על האבטלה, לא רוצה לדבר על דבר אחר, אולי בהזדמנות אחרת. אני כרגע מתמקד בנושא החתונות בלבד.

אבל אני חייב לענות בהקשר של אירוע בין לאומי גדול שמשפיע על כל המגזרים ועל כל המקומות. אתם באים, קבוצה של חרדים שרוצים לעשות חתונות, אבל צריך לראות את הדבר הזה בהקשר של לא רק חרדים רוצים לעשות חתונות. יש גם מגזרים אחרים שרוצים לעשות חתונות, יש גם אנשים אחרים שרוצים לעשות פעילויות אחרות, פעילות ספורט ומכוני כושר. יש כל מיני אנשים והמון מובטלים. יש פה אירוע לאומי גדול, צריך לתת מענה ברמה הלאומית ולא נקודתית. אני מרגיש את הכאב, שומע את הכאב, מבין אותו ואפילו שותף לו, לכאב של האנשים גם בצד של בעלי העסקים וגם בצד המשפחות שצריכות להתחתן. צריך להבין שהמחלה הזאת עוברת והדבר הבולט ביותר זה התקהלות. זה הדבר שגורם למחלה להתפשט, התקהלות. אם אני אהיה פה לבד בחדר בלי מסיכה, אני אשתעל ואתעטש אז לא קרה שום דבר. הבעיה זה שמדובר בהתקהלות, ואנחנו מונעים לא רק חתונות אלא כל סוג של התקהלות שאנחנו מסוגלים. לא הכול יכולנו אבל כל מה שאנחנו מסוגלים אנחנו מונעים בעזרת משטרת ישראל, בעזרת תקנות משפטיות. ד"ר רועי, בוא נתמקד. החשיבות של השמירה על הנחיות והדאגה לבריאות מובנת לכולנו. אני רוצה להתמקד ואני שואל, מדוע משרד הבריאות לא רואה לנכון לאמץ את המתווה כפי שאנחנו רואים בשאר המקומות, עם שמירה, עם אחריות וגם עם אכפתיות. מדוע זה לא קורה? אכן אתה צודק, צריכים לתת את המענה לכל המגזרים ולכל השכבות, במסחר, בתרבות, בספורט, בכל מקום. מסכים אתך לחלוטין, אבל מה קורה בסיפור של החתונות. איפה הבעיה? אני לא מגיע למשרד הבריאות להגיד איך, אני לא איש מקצוע,

אני וודאי לא רופא. אני יודע דבר אחד, מגיע ציבור שלם, מאות אלפים, צועקים ואומרים דבר אחד, תנו לנו הנחיות. מתחננים, תנו לנו הנחיות איך לקיים את האירוע. מה התשובה של שאנחנו מקבלים? אומרים ביידיש גורניכט וגורניכט, מדוע? על זה אני רוצה לשמוע תשובה, לא על החשיבות של הבריאות, כרגע זה לא מעניין אותי. אבל אני חייב לענות בפן הלאומי. תענה איך שאתה רוצה, אבל אני רוצה לקבל בסוף תשובה לשאלה. בבקשה, רשות הדיבור אצלך. משרד הבריאות חייב לתת מענה ברמה הלאומית, כך שהמענה שאני אתן לך חייב להיות מתאים גם לחתונה החרדית, גם לחתונה החילונית וגם לחתונה הערבית. לא שמעתי כאן נציגים של אולמות ממגזרים אחרים, אולי גם עניין של כנסים. יש פה מורכבות מאוד גדולה ואני לא יכול להגיד לך, אתם תעשו חתונה באולמות מהדרין חתונה כזאת במגבלות האלו, אבל בחוץ יהיה אסור חתונות. חתונות בדהויות יהיה אסור, חילונים יהיה אסור, אולמות ספורט אסור. חייבת להיות איזו אחידות בהנחיות וזה אתגר ענק. אני מוכן לראות את המתווה, שמעתי אותו והוא נשמע מאוד מרשים ומעמיק, אבל צריך להיות כללים שניתן להחיל אותם על כל המגזרים וכל המשק. אני לא יכול להגיד, אני מחריג את החתונות החרדיות כי יש לי סיבה. סליחה חברים, או שאני מבולבל או שאתה מצליח לבלבל אותי או שאני לא יודע מה. אני רואה שיש פה איזה שיח חרשים. אתה כנראה לא מבין מה שאני אומר, ואם כך אני אצטרך שוב לחזור ולומר. אני אמנם חרדי, יש לי כיפה על הראש, אבל אני לא מייצג את החרדי. אני בכיסא שאני יושב, יושב ראש ועדת פניות הציבור, לא כתוב ציבור חרדי. ציבור מבחינתי,

חילוני, דרוזי, צ'רקסי כל אזרחי מדינת ישראל. כשאני מגיע ואומר שצריכים למצוא מתווה לחתונות, אני לא מדבר על החרדים, אני מדבר על כולם. אני מסכים אתך שצריכים לבוא ולהחיל את זה על כולם, וצריכים לראות איך לעשות את זה. לא זו השאלה שלי ולא זו התביעה שלי ולא זו הצעקה שלי. למה אתם לא עושים את זה? צריכים לראות איך לעשות את זה. מתי אתם הולכים לראות? מתי אתם הולכים לעשות? בעוד תשעה חודשים? אני אומר לך שהעיתוי של הוועדה הזו הוא לא מוצלח ומישהו פה הזכיר את המספרים. אנחנו כרגע בתחילת עלייה מחודשת של התחלואה. שלשום והיום ראינו בפעם הראשונה, אנחנו מעל 1,000 מקרים של חולים חדשים ביום. למה אתם פותחים את הקניונים? יש עליה מחודשת, למה אתם חושבים לפתוח את הקניונים? למה הרחבתם את הקניונים משבעה מטרים ל-15 מטרים לאדם? יש עלייה. למה החליטו לפתוח את מוסדות החינוך, יש עליה? קניונים פתחו וראו שיש טעות ויש נסיגה ועכשיו שינוי במדיניות של הקניונים.

כי הקניון פר הגדרה הוא לא התקהלות. נכון, נוצרה שם התקהלות, אין ספק. שמעתם מה שאמרתם?

רוצה שאני אראה לך סרטונים, שאני אבקש לעלות את זה פה? קניונים זה לא התקהלות? אני יודע בדיוק. נראה לי שאתה יודע בדיוק. סליחה שאני מדבר אליך ככה, אני מתנצל מראש. מה זה התקהלות אם קניונים זו לא התקהלות?

תהיו ראליים ותהיו רציניים. אז הייתה פתיחה בתנאים מסוימים ונסיגה מהתנאים האלה כשהבנו שזה פשוט מחמיר. אוקיי, דוקטור, אני מבין מה התשובות. אני שואל שוב שאלה ואני רוצה לקבל תשובה. האם אי פעם ישבתם ודנתם, איך לפתוח את החתונות, לא בחרדי, בחילוני. קרה כזה דבר? ואם כן מתי ומה היו ההמלצות שלכם? הבעיה כבודו, זה לתת למילה חתונה - - - האם קיימתם ועדה, האם קיימתם דיון בנושא חתונות? לדעתי התשובה היא כן. אני לא יכול להגיד לך, אני לא השתתפתי בדיונים האלה. לדעתי התשובה היא כן. אז אני חושב שאתה לא האיש הנכון שהיה צריך להיות אצלנו בוועדה. אני לא יודע מי שלח אותך, אתה איש ראוי ומכובד אבל צריכים להיות פה אנשים אחרים שהיו יכולים לתת את התשובות. סליחה, הוציאו מתווה חתונות, זה היה בקיץ. אני לא זוכר תאריך מדויק. עבר זמנו בטל קורבנו. היה בעבר לפני כמה חודשים.

אין את האכפתיות, ד"ר רועי סינגר. אתה כנראה איש אכפתי, וכמו שציינת לבד אתה מבין ומרגיש את הכאב ואת הלב של כל אחד. במשרד הבריאות שאתה מייצג כרגע בדיון, אז אני מפנה את זה אליך ואני לא מתכוון לשום דבר אישי אליך, אל תיקח את זה אישית ואני מתנצל, אין מישהו שמתעניין וחושב לרגע, כמו שצריכים לפתור, וזה ביחד איתך שצריכים למצוא את הנוסחה ואת המתווה, איך לפתור את הדבר באופן כללי לכולם.

יכול להיות, אמרתי את זה קודם אם שמעת, שמעניין כרגע הכיס,איפה אפשר להכניס יותר כסף לאוצר, הנפש לא מעניין. אני לא רוצה להביא לפה את המסמך, לחשוף את המסמך שקיבלתי אתמול ממשרד האוצר בעניין אחר, את הדירוג ואת ההמלצות שנתנו לכם, למשרד הבריאות מבחינתם, מה סדר העדיפויות ומה מכניס יותר כסף למדינה, שאצלם צריכים לבוא למצוא מהר את המתווה. אני לא רוצה להגיד באיזה מספר נמצאות החתונות. אז אם אתם עובדים לפי ההמלצות של משרד האוצר,

אבל לא זו הנקודה. אסור לנו לשכוח, דוקטור, אנחנו מנסים ואומרים, ומשרד הבריאות אומר את זה וכולם אומרים את זה, אנחנו חיים בתקופת קורונה ואנחנו מבקשים מהציבור, תלמדו לחיות עם זה. מה זה תלמדו לחיות עם זה? תפנימו, תשכילו, זה לא הולך להעלם מאיתנו כל כך מהר. תלמדו לחיות. ללמד לחיות זה איך ללכת לבית הספר, איך ללכת לספורט, איך ללכת לקניות וגם איך לעשות חתונות. זה נעלם, אין את המושג הזה, לא חושבים על זה. יכול להיות ואני אומר פה את האמת, ואני לא מפחד על מה שאני אומר, ישנם אכן מגזרים מסוימים שמבחינתם לא יקרה שום דבר אם החתונה תתקיים בעוד שנתיים שלוש, כן זכותם. באותה מידה יש זכות של 14% במדינת ישראל שהם רוצים כן להתחתן ומתחננים שוב ואומרים, אני חוזר על המשפט הזה כמה וכמה פעמים, תנו לנו מתווה. התשובה לא זו לא תשובה, זו תשובה בלי לחשוב, לשלוף מהמותן, חבל. ואתה מדבר שיש תחלואה? אולי תחשוב שהתחלואה נובעת מזה שיש חתונות פיראטיות? אולי אם תיתנו מתווה כמו שהחברים הזכירו פה קודם? ותכניסו את האנשים סביב מסגרת. זה ימנע את התחלואה? אולי. תחשבו, וזה לא קורה.

אל תעשו שום מתווה, ואני מורה לך פה חד משמעית, החתונות הלאה התקיימו. לא שאני מאיים, רק זה נתון, זה נתון וחבל. יש לכם את האחריות, לנו גם יש את האחריות, לכל אחד מאיתנו יש את האחריות. אנא תנו מתווה מתקבל על הדעת, אנחנו כבר מוכנים להפנים שאין יותר חתונות עם מאות אנשים, אלפי אנשים,

אבל איך אומרים, סבא, סבתא, אחים ואחיות, כמו שידעתם אז לתת מתווה של 250 איש. יכול להיות שאתם עסוקים בפניות קודמות ואני מבין, יש לכם מלא עבודה ואני רוצה לספר לך, אני מכיר את משרד הבריאות היטב, עבדתי שם חמש שנים. אני מכיר כמעט את כל האגפים. אתם באמת קורסים ואני מברך אתכם באמת על העשייה המבורכת שאתם עושים,

יש פה יותר מהרגשה, נופלים לנו דברים בין הידיים ויחד עם זאת, זה ימשיך הלאה ועושים את החתונות, חבל, ממש חבל. אני שומע את דבריך היטב, אני יותר מאשמח לתת פתרון. אני לא חושב שזה פתרון קל, ואני גם לא חושב שאני, זאת אומרת משרד הבריאות, יכול לתת פתרון שמוגבל לחתונות חרדיות וגם לחתונות בכלל. צריך להיות עניין של הסתכלות לאומית על התקהלויות, וכאן יש בעיה נוספת של האכילה כמו בחתונה. באכילה זה קצת קשה לדמיין. אני שומע את הכאב, אני יכול להעביר את הדברים הלאה. הפתרון, ד"ר, לא נמצא אצלי ואני יכול אולי כאזרח פשוט, כל אחד עם התובנות שלו,

את תשומת ליבכם אולי לרעיון כזה או לרעיון כזה. לא בסמכותי לתת את הפתרונות, הסמכות זה אצלכם במשרד הבריאות. אני שוב חוזר, לא יודע כמה פעמים כבר. זה שאתם צריכים לתת פתרונות זה ברור, אבל אתם לא חושבים בכלל, אתם לא יושבים בכלל. אני דורש ממך אדוני, שאתה בעצם מייצג פה את משרד הבריאות, לחזור אלי ולתת לי לוח זמנים מתי אתם הולכים לחשוב על פתרון. אמרת פה שאתה לא שמעת ולא הגיע לידך הפתרון, בעיניי זה פתרון אבל שוב, אני לא איש מקצוע. בעצם הם התבססו על המתווה שלכם. אני אדאג שזה יגיע אליך. אני רוצה לשמוע חזרה מתי אתם מתכוונים לדון על זה, בוא נומר ככה היום יום שלישי, עד סוף השבוע אני רוצה לשמוע מתי הולכים לדון ואנחנו נעקוב אחרי זה. אני לא אעכב אותך בגלל שאני מבין שתשובות ברורות אין לך. מה שאני כן מבין זה שאתה קשוב ואכפתי וצריכים לתת על הדעת,

ואין חולקין.

אני חושב שאולי הישועה תבוא ממך ואני אסביר למה. במשרד לביטחון פנים שרואים

עדות אישית יש לכם יום יום ולילה לילה ואתם רואים שבמציאות לצערי מתקיימים אירועים פיראטיים. את הסכנה שבדבר אני לא צריך לבוא ולומר לך.

צריכה לבוא הזעקה מכם למשרד הבריאות ולומר להם, חברים תיתנו מתווה. בואו תראו איך אפשר למגר את התופעה הזו. להזכירך, זה לא צריך להיות מתפקידכם, אתם צריכים להתפנות לדברים יותר מהותיים, אתם גם נגררים, לצערי, ואני מבין את הכאב שלכם, שאתם צריכים להגיע לאיזו חתונה ולבוא ולפרק את החתונה. אף אחד לא חושב שאתם עושים את זה באהבה, אני בטוח שהשוטרים האלה שמגיעים לשמה חוזרים הביתה ומזילים דמעה, למה היו צריכים להפריע. אבל, מה לעשות, אתם עושים מה שמוטל עליכם, וזה נכון ואת זה החוק מחייב. אתם אמונים על החוק, אוכפים את החוק, אבל אולי באמת ואני רציני, אולי אם אתם תפנו ותגידו, בואו תיתנו מתווה, איך אפשר לבוא ולסיים עם הסאגה הזו. בבקשה. קודם כל אני מסכים שזו לא העבודה הרגילה של משטרה ישראל, זו לא העבודה הקלאסית שהמשטרה בדרך כלל מתמקדת בה. לעניין המתווה שביקשת שיתקבל לגבי האירועים, אז כפי שהמשטרה לא התנגדה למתווים קודמים שהתקבלו לפתיחת המסחר, המשטרה ככלל לא מביעה התנגדות לפתיחה של המשק ולקיום אירועים במתווים שמשרד הבריאות מציע, זה משהו שצריך לבוא לפתחו של משרד הבריאות. משטרת ישראל, מה שחשוב לנו כגורם שאוכף את ההגבלות, זה שהמתווה ככל שיתקבל יהיה ברור, גם לאנשים ולאזרחים וגם לגורמים האוכפים. מעבר לכך זה באמת משהו שנמצא על פתחו של משרד הבריאות ופחות למשטרת ישראל. זה ברור לי שזה נמצא על משרד הבריאות, אבל אני חושב שאם משטרת ישראל תראה לנכון, שגם דואגים וגם שבעצם כמו שציינת זו לא העבודה הרגילה שלכם ואתם בעל כורחכם מגיעים לדבר הזה. לפנים משורת הדין לפנות ולומר, בואו תנו לנו לחזור יש לנו עוד גזרות. תמצאו מתווה, אתם הרי לא ששים לעשות את זה. על הנשוא של המסכות זה כבר דבר שאנחנו יודעים שהולך ללוות אותנו, אני לא יודע כמה זמן, שנה שנתיים וזו מציאות מסוימת. מי שבאמת לא מתנהג כמו שצריך, צריך לקבל מה שהוא צריך כפי שהחוק קבע. פה יש לנו מקרה מסוים שאנחנו יכולים למנוע את זה. אני מבקש אם אפשר שבמשרד הבריאות, אולי כשתגיע בקשה מכם הם יותר יבינו את זה ויפנימו את זה שצריך יותר לזרז ולתת מתווה לדבר הזה. כולם ירוויחו מזה, אתם תרוויחו, משטרת ישראל, ההורים, האולמות, כולם ירוויחו מזה. אוקיי, אורי, אתה יודע לומר לי כמה חתונות אתם הולכים לבקר כל לילה? לא, אני לא יודע לתת לך כמות של חתונות בכל לילה. אנחנו מגישים לוועדת החוקה בכל ראשון לחודש, למעשה היום אנחנו מגישים את הדו"ח החודשי שלנו לוועדת החוקה, שכולל בין היתר את הקנסות שניתנו גם על קיום של אירועים. אירועים שהתקיימו בעסקים ואירועים שהתקיימו במקומות אחרים שאינם עסקים. הדו"ח הזה יוגש היום לוועדת חוקה ואפשר לקבל את הנתונים. מה שאני רציתי לומר זה שאין ספק לכולנו שלא מדובר באירועים בודדים. תודה בשלב הזה, הרבה הצלחה ואני מאחל לך שלא תהיה לך הרבה עבודה בתחום הזה. כן מר גפנר, ממש בקצרה. האם אפשר לשאול אותו מה עם שוטר בשכר, אם הוא איתנו עדיין. שוטר או פקח בשכר. אני לא חושב שתהיה להם מניעה או התנגדות לדבר הזה. כל הצעה, כמו שהוא ציין,

השאלה אם הוא איתנו ואפשר לשאול אותו. אורי, סליחה, אני חוזר אליך דקה. אני לא יודע אם בסמכותך לענות את התשובה, אבל באופן עקרוני, במידה ומשרד הבריאות יקבל את המתווה, שאחד מהדברים שהמתווה אומר שבעלי האולמות רוצים לממן שוטר בשכר שיבוא ויפקח על הדברים, נראה לך שתהיה איזה התנגדות ממכם? הנושא נבדק בזמן היציאה מהסגר הראשון ועמדת המשטרה הייתה שלא יוצבו שוטרים בשכר באירועים פרטיים. זה נבדק גם על חוק המשטרה סעיף 102 שקובע את התנאים להצבה של שוטרים בשכר ופקודת המשטרה בעניין הזה וזה בעצם סוג של אירועים שלא מאפשרים הצבה של שוטרים בשכר. זאת אומרת זה משהו חוקי? לפי החוק אי אפשר? כן, החוק קובע תנאים להצבה של שוטרים בשכר באירועים. זה סוג מסוים של אירועים וצריכים להתקיים תנאים מסוימים.

ביציאה מהסגר הראשון כשפתחו את האולמות לתקופה מסוימת וזה לא יצא לדרך. הבנתי, רצינו לבדוק את זה ברשות העירונית.

תודה, אורי. נעבור בבקשה לד"ר אתי ליבמן ממשרד המשפטים.

מה יש לך להחכים אותי? אתי ליבמן עפאי הקשבנו בקשב

באמת במהלך הדיון תהינו אם יש משהו שאנחנו יכולים לעזור, כי באמת יש כאן שאלה שברובה היא באחריות משרד הבריאות. אני לא בטוחה אם יש לנו איך לעזור. אנחנו שומעים את המצוקה והיא נשמעת מאוד גדולה, אבל אני לא בטוחה אם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות בהקשר הזה. מה שידוע לי שמשרד הבריאות מגיע למתווה זה כמובן גם עובר את החלק המשפטי בתוך המשרד. מבחינת, כפי ששמעת פה הדברים שרוצים להציע, איך זה נראה לך? אתי ליבמן עפאי אני חושבת שההזמנה של המחלקה שלנו הייתה כיוון שאנחנו עסקנו במתווה אירועים במסגרת הצוות שבראשותו של המשנה ליועץ ארז קמיניץ שברובו עסק באמת בשאלה מה עושים עם זוגות שקבעו להתחתן ואופי החתונה מאוד השתנה, בחנו את זה מההיבט החוזי. בהיבט השוטף ושיקולי הדעת של משרד הבריאות אנחנו כמובן לא מתערבים בהקשר הזה. מקבלים את דעתם בואי נאמר כך, אם אני מבין נכון. ברוב הדברים. אתי ליבמן עפאי בהיעדר הסמכה ברפואה.

המשך יום טוב.

ממש בקצרה. קודם כל תודה ליושב הראש על זימון הדיון. חשוב לי להבהיר שהדיון הוא לא סקטוריאלי. מדובר בכלל הציבור במדינת ישראל, מכל המגזרים, יהודי, ערבי, חרדי,

כל הציבורים סובלים מהסיפור הזה. כולנו יודעים שהאירועים ממשיכים להתקיים וחייבים למצוא פתרון איך להחזיר אותם לאולמות כי לא הצליחו לעצור את הפעילות הפיראטית. לא הצליחו למנוע את הפעולה הבלתי מבוקרת כי ברגע שיש חתונה פיראטית אין לך שום אינפורמציה, מי האנשים שהיו ומה קרה להם, בעוד שבאולמות יש רישום מאוד מסודר של מי האנשים שנכנסים ואפשר לנטר אותם. אין ספק שאם יילכו למתווה של המלונות, וזה אומר שאנשים יעשו בדיקות קורונה 72 שעות לפני החתונה, זה ייתן פתרון איך לסנן בעצם אנשים שהם לא חולים בקורונה ולבצע את אותם אירועים. אנחנו ישבנו, התאחדות האולמות, שגם החברים הנכבדים שלי שיושבים כרגע בכנסת בדיון הם חברים בו, אנחנו ישבנו בזמנו עם משרד הבריאות. בנינו את המתווה. אנחנו מבקשים בכל לשון של בקשה לזמן אותנו כמה שיותר מהר כדי שנשב ביחד וניצור מתווה שיוכל לפתור את הבעיה. זה שעוצמים עיניים ובעצם ממשיכים לקיים את האירועים במקומות פיראטיים זה רק מחמיר את הבעיה. אנחנו חייבים למצוא פתרון והפתרון של המלונות הוא בהחלט פתרון ישים. גם המתווה שגפנר מעביר לך הוא מתווה שאנחנו בזמנו בנינו עם משרד הבריאות, זה מתווה שאפשר לעבוד איתו. כשאתה אומר עם משרד הבריאות אתה יכול לומר לי בבקשה עם מי ממשרד הבריאות? אנחנו ישבנו, התאחדות האולמות ישבה עם פרופ' גרוטו ובנינו. המתווה התייחס לכל האספקטים, כולל הגשת מזון ועובדים ואורחים וריקודים. יש מתווה מאוד מסודר. אנחנו צריכים כרגע ליצור מצב שהמתווה הזה יתאים את עצמו למתווה של המלונות. אין שום בעיה היום לעשות בדיקות קורונה, אין שום בעיה להעביר את רשימת המוזמנים. אנחנו יכולים לחזור לעבוד בדיוק כמו שהמלונות חוזרים לעבוד. אנחנו מוכנים לעשות פיילוט, אנחנו מוכנים להיפגש בכל יום ובכל שעה, לשבת עם משרד הבריאות וליצור מבנה שהוא ישים. משרד הבריאות מחפש לעודד אנשים לעשות ברירות. אם אנחנו נעשה את המתווה הזה ככה - - - כולם מרוויחים מהמהלך. ובכן, חברים, אני רוצה לסכם כך את הדברים, יפה שעה אחת קודם. אין לי מילה יותר, אין לי משפט ברור יותר לומר מזה. התחלואה מתחילה טיפ טיפה לעלות, אני עדיין לא בדקתי מאיזה מקום זה נובע וממה זה מגיע, אבל אין לי ספק, ברגע שיש אירועים פיראטיים, אז שם זה יכול להיות גם אחת מהסיבות. הגיע הזמן

לאמץ את המתווה. אני אומר, גם מתווה אחר, לא משנה. כמובן, עם מתווה שעושה שכל,

למנוע מאיתנו את שלום הבית, יש לנו מספיק אנשים עם הרבה מועקות, עם הרבה כאב בגלל המצב הכלכלי. אני קורא למשרד הבריאות ולכל הגורמים הרלוונטיים להתכנס ולדון

פתרון שטוב לכולנו. לכולנו זה אומר להורים, לחתנים, לכלות, לבעלי האולמות, למיגור התחלואה. משקיעים מיליארדים למגר את התחלואה, הנה יש לכם עוד אופציה, עוד דרך למגר. כפי שעכשיו ציינו פה, גם לעשות לנו יותר בדיקות כפי שאתם רוצים. איפה שמסובבים את הראש אנחנו רואים שזה טוב.

מה שיותר מוקדם תצאו עם הדבר הזה ואנחנו נעקוב אחרי הדברים כפי שציינו מקודם לד"ר רועי סינגר,

חמישי שייתן את התשובות. כמובן נעדכן אתכם ואנחנו נמשיך לעקוב, אנחנו מקווים שבקרוב נוכל להיות אנשי בשורה. שלא תצטרך לאלתר חתונות ושתנוח דעתו של שמואל עם כל מפיקי האירועים שקמו, אולי תשמח קצת שאנשים עושים קצת פרנסה. תודה רבה, חברים, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:31.